אנחנו בישיבה נוספת של מעקב אחר הרפורמה בתעריפי הנסיעה בתחבורה הציבורית. אנחנו רוצים לשמוע ממשרד התחבורה והאוצר האם יש שינויים או היענות לאותם תשעה סעיפים ששלחנו לכם.

בסך הכול אין בו שום דבר חוץ מהרבה מילים, ואין בו שום שינוי מהותי ברפורמה. נציגת משרד התחבורה, האם יש שינויים ברפורמה לפי תשעת הסעיפים שדנו בהם בפעם הקודמת? אם אין תורה שבכתב, אולי תורה שבעל פה. אולי הבוקר יותר טוב. שעת רצון. שחרית. בוקר טוב ליושב ראש הוועדה. רשות ארצית לתחבורה ציבורית. כל הסוגיות מפורטות בתוך המכתב. אני אשמח כמובן להתייחס אליהן אחת-אחת. את אומרת שאין שינוי. הסברים יש שם. שינוי בתוכנית אין, לא בתקצוב, לא בהוזלה, דבר ממה שהצענו לשנות בתוכנית לא קיבל התייחסות. מעבר לדברים שכבר הובאו בדיון הראשון שהיה כאן בוועדת הכלכלה, כמו סוגיית האזרחים הוותיקים, כמו סוגיית דקות, כמו הרחבת הטבות לנכים וזכאים, סוגיות שעלו כאן ובעצם נכנסו לתוך הרפורמה - - - הנכים נכנסו לתוך הרפורמה? הם נכנסו כבר בסבב הראשון לתוך הרפורמה. אלה סוגיות שעלו כאן, סוגיות שהיו חשובות. עדיין הזכויות של הנכים נפגעו לעומת מה היה לפני הרפורמה. הזכויות של הנכים?

הורחבו מ-33 אחוזים ל-50 אחוזים. עשינו יישור קו לכל הזכאים ובעלי המוגבלויות והרחבנו את ההנחה שלהם. ההטבות שלהם שופרו ביחס למצב הקודם. כדאי להבהיר לחברת הכנסת וולדיגר שבמידה שהנסיעה שלהם התייקרה, והרבה נסיעות להרבה אנשים התייקרו

הסכום עבור נסיעה פנימית קפץ משני שקלים לחמישה שקלים - הם יקבלו עכשיו הנחה רק על חמישה שקלים כך שישלמו 2.5 שקלים על נסיעה כשלפני כן הם שילמו 1.20 שקל. אני מכירה את זה מכל מיני רשויות שמקפיצים את המחיר כך שהוא יותר גבוה ואחר כך עושים הנחה. בצרכנות חוקקנו חוק שאי אפשר לעשות מחיר סוף עונה. עפרון אמר לאברהם אבינו קרקע אדמה. אני אשלם. מנגד, אם אני יכולה להדגים.

אנחנו לא רוצים. הייתה כאן טענה שייקרתם תעריפים של נסיעה פנימית. אבל התעריפים של הנסיעה הבין-עירונית ירדו. ואז ההנחה ירדה ל-50 אחוזים. אבל בפועל הנוסע שילם יותר. אבל ה-6 ירד ל-5.5. במספרים מוחלטים. בשקלים. הנכה שנסע באותה עיר ישלם יותר. תלוי באיזה עיר הוא נוסע. בעיר התעריף היה 6 שקלים. בערים בהן הוכפל התעריף באופקים,

מצפה רמון,

קריית שמונה ושדרות,

אשקלון, באר שבע,

עפולה וקריית גת. שם כמעט הוכפלה הנסיעה הפנימית.

אם יש שם נכה והוא קיבל 50 אחוזים מ-3.2 שקלים, יש ישובים שהוא שילם 2.4 שקלים. פעם הוא קיבל 33 אחוזים, זה הוריד לו 80 אגורות. 1.60 שקלים. עכשיו ב-5.5 שקלים, 2.5 שקלים ואפילו יותר. עשו לו הנחה. ממש דאגו לנכים. הכפילו לו. הוזילו לו. באחוזים אתה צודק, אבל בכסף לשלם לנהג, הכפילו לו את התשלום. מסכן, הוא גר בבאר שבע, מה הוא אשם? הוא יעבור לגור בתל אביב כי ההנחה תהיה יותר גדולה בתל אביב? מה הוא יעשה כשהוא גר באילת? נעה, למה לא שלחו איתך תגבורת, סמנכ"ל,

לעזור לך בעניין הזה. השאירו אותך לבד. לרגע אני לא חשה לבד. אני מאוד מאוד שמחה לבוא לכאן. אנחנו שמחים שאת מרגישה כאן בסדר כי אנחנו לא חושבים שאת נושאת באחריות. אבל הרפורמה פוגעת באוכלוסיות החלשות. ודאי שזה כך. מה עם הערך הצבור? אפשר להחזיר אותו? את ה-20 אחוזים למי שצבר ברב-קו? ראיתם את התשובה. סוגיית הערך הצבור ויושב ראש הוועדה, כבר הבעת את דעתך על זה באמת הדגש ברפורמה היה על הנוסעים הקבועים. הערך הצבור הוא ממש הטבה למזדמנים ואני אשמח להראות לך. כמה נוסעים קבועים יש וכמה מזדמנים? במספרים. תלוי מהי ההגדרה של המזדמנים. תגידי לנו לפי כל מיני הגדרות. אני אגיד לכם שמה שאנחנו רואים זה שבערך הצבור משתמשים גם נוסעים - - - לא, גברתי, בוועדה שואלים שאלות. יש כמה סוגים של הגדרת נוסע מזדמן?

תגידי כמה יש בכל סוג. כמה נוסעים קבועים וכמה נוסעים מזדמנים. אני אשמח להראות את זה. אני לא זוכרת את זה בעל פה מתוך המצגת. תבדקי. לא צריך מצגת. תבדקי את הנתון הזה אצלך ופשוט תני תשובה כמה נוסעים מזדמנים וכמה נוסעים קבועים. תני לנו מספר. תבדקי במצגת בזמן שאת כאן. אני מבין שאתמול השקתם סקר גדול של תחבורה ציבורית. נכון מאוד. מבחינתך ההיגיון הוא שקודם עושים רפורמה ואחר כך סקר, אחרי 30 שנים שלא עשו סקר? הסקרים שאנחנו עושים הם גם שוטפים. שוב, אני אשמח להראות.

הסקר שהשקתם אתמול, מתי בפעם האחרונה עשיתם סקר כזה בהיקף הזה, כמו מסיבת עיתונאים? זה משהו גדול. זה אירוע גדול כי אחרת לא היו מודיעים על זה. אנחנו עושים סקר שביעות רצון.

הסקר כמו אתמול, הסקר שהשקתם אתמול עם הודעה לעיתונות, זה אירוע חריג. זה אירוע מיוחד, לא? זה הישג. בהחלט. זה בהיקף גדול. מתי ביצעו סקר כזה בפעם הקודמת? סקר כזה כמו שהשקנו אתמול, לראשונה השקנו אותו אתמול. אני יודע שבפעם אחרונה זה היה לפני 30 שנים. לא הגיוני שרפורמה תבוא אחרי סקר כזה, על בסיס נתונים כמותיים? יושב ראש הוועדה, מעבר לסקר הזה יש לנו סקרי שביעות רצון. את לא עונה על השאלות. אני לא שאלתי מה יש מעבר. מעבר להרי האופק. את חוקרת, לא? יש לך תואר שני בכלכלה. נכון. כלכלנית. כלכלה היא מבוססת נתונים ועובדות. ניירות מדיניות מוציאים לפי נתונים. לראשונה עשיתם סקר כזה גדול, אז לא היה הגיוני להעביר רפורמה אחרי סקר כשיש נתונים עדכניים בדפוסי הנסיעה בתחבורה הציבורית? יש לנו נתונים רבים נוספים. את שלמה עם זה שקודם עושים רפורמה ואחר כך עושים סקר? פעם ראשונה ששמעתי על דבר כזה. המשרד הראשון בחיי שקודם עושה רפורמה ואז חוקר. הסקר שהושק אתמול יותר נוגע לעולם השירות.

אנחנו יודעים את האמת. פופוליסטי. הוא נוגע

היא מבינה שיש בחירות והיא צריכה ללכת לקהל היעד שלה, אז היא עושה סקר. צר לי, זה המצב. את מזכירה לי משהו. אני עדיין לא רוצה לדבר על בחירות אבל הרפורמה הזאת במקור הייתה בחוק ההסדרים,

למה היא לא הובאה בחוק ההסדרים הקודם כפי שהיא הייתה במקור? תהליך העברת הרפורמה דורש ועדת מחירים והוא לא עובר דרך חוק ההסדרים. אם כן, למה שמתם את זה בחוק ההסדרים? כדי שהעקרונות שלו יאושרו גם במסגרת החלטת ממשלה. ולמה לא הבאתם את זה בחוק ההסדרים? הרפורמה הזאת הוצעה בחוק ההסדרים והוצאה ממנה. הוצאתם את הרפורמה. יושב ראש הוועדה, אני מאגף התקציבים. הרפורמה הובאה במסגרת חוק ההסדרים בהחלטת ממשלה, כולל ביטול הערך הצבור והיא עברה. למה לא ביצעתם אותה בכל המושב בכנסת? למה ביצעתם את זה בפגרה? היה תהליך עבודה. אנחנו ישבנו כאן שבעה-שמונה חודשים. כמה זמן היה המושב הקודם? זה היה כנס ארוך. שבעה חודשים. מאז התקציב. הייתה החלטת ממשלה, יש כוונה לרפורמה ולמה לא ביצעו את זה? בסוף היה תהליך עבודה ארוך. ארוך שקרה בדיוק בפגרה. הוא היה צריך לקרות בפגרה. דווקא בפגרה היה צריך להביא את זה. אחרי העבודה המאומצת של משרד התחבורה יחד איתנו, החתימה של הצווים. את ישבת כאן בדיון שהתקיים בפגרה על הרפורמה בתחבורה הציבורית? אני חושבת שאולי זה היה דניאל מצר. האוצר ישב. בדיון שהתקיים בפגרה שמענו מאנשי האוצר והתחבורה שעדיין אין להם את כל הנתונים. נעה, את ישבת איתנו בדיון הזה שהתקיים בפגרה כאשר ביקשנו את נתוני הרפורמה? אני לא הייתי כאן. לא קיבלנו נתונים ואחרי רבע שעה מסוף הדיון הייתה רפורמה. הייתה הודעה לעיתונות שמשיקים רפורמה. אתם לא מעורבים בזה? לא קשורים לזה, לתהליך הזה? אף אחת מכן לא הייתה כאן. נציגי המשרדים שלנו היו כאן. אבל הם אמרו לנו שאין נתונים. ביקשנו מספרים ומחירים ואמרו שלא הכול סגור. אחרי כמה דקות מסוף הדיון השיקו את הרפורמה אבל אתן לא קשורות לזה. לא הייתן בתהליך הזה. בסוף התהליך היה מקצועי משותף של משרד התחבורה ומשרד האוצר. אני מדבר על הוועדה בזמן הפגרה. הרגשנו שמשהו קורה בזמן שאנחנו בבית, שמישהו משיק רפורמה ושאלנו אתכם בפגרה מה הנתונים של הרפורמה, מה המספרים, מי ייפגע, מה המחירים והתשובה הייתה שעדיין זה לא סופי. את מכירה את זה?

אבל אחרי רבע שעה כבר הייתה רפורמה. יצאה הודעה לעיתונות. גם את זה את מכירה? זה נראה לך הגיוני להתנהל כך מול ועדה בכנסת? בסוף אלה תהליכים שלוקחים הרבה מאוד זמן. את בחורה הגונה, שחר. לא למרוח. אפשר למלא את פיך מים ולהגיד שאת לא נושאת באחריות לכך ואלה לא החלטות שלך. זאת תשובה שאני אקבל ואכבד, אבל תישארי בעניין. היית בוועדה שהתקיימה בזמן הפגרה? היית כאן בחדר? אני חושבת שכן אבל מאז היו מספר ועדות. לא דיברת.

מישהו אחר דיבר. דיברו שניים. נציג השרה ועוד נציג אוצר. הם אמרו שאין להם את כל הנתונים והמספרים. למיטב זיכרוני הם אמרו שהרפורמה לא סופית. יפה. אחרי חצי שעה יש הזמנה למסיבת עיתונאים לחשוף את הרפורמה. יום למוחרת. איך נולדה סופיות הרפורמה בחצי שעה הזאת? אדוני היושב ראש, אני חושב שהייתה מסיבת עיתונאים ואז זה נחשף לציבור ולפני חתימת הצווים, בין מסיבת העיתונאים לחתימה על הצווים, היה מה שנקרא פרסום לציבור. רגע. אתה רץ קדימה. תן לשחר להשיב. הדרך בה השרים מחליטים להודיע על הרפורמה,

כל שר יבחר את הדרך בה הוא רוצה להודיע על רפורמה. אם נציגיו אומרים כאן חצי שעה קודם שזה לא סופי, אז אחרי חצי שעה הרפורמה הופכת לסופית? כשאת ישבת בחדר, ידעת שהרפורמה היא סופית? היו לך המסמכים.

בחצי שעה? כל עוד השרים לא מאשרים את הרפורמה ורוצים להוציא אותה לציבור. כאשר ישבת בחדר ידעת שיודיעו על מסיבת עיתונאים? לא הייתי בטוחה. אבל ידעת או לא? ידעתי שאולי תהיה. לא ידעתי שתהיה. אם כן, ידעת שיש משהו סופי. למה לא הצגתם את זה לוועדה בזמן הפגרה? זאת לא את. שחר, זאת לא את ולא נעה. רק רציתי תשובות ישרות לגבי מה שאתם כן יודעות. אנחנו לא רואים בכן נושאים באחריות לאירוע הזה. ממש לא. אבל אל תנסו להגן על התנהלות קלוקלת של הסתרת מידע מהכנסת. אל תסתבכו בהסברים שהם לא באחריות שלכן. אני אתחיל את דבריי בנושא שהעלית בסיום דבריך. אני מהוותיקים בבית ובמשך כל שנות כהונתי כפי שידוע אני מתעסק הרבה עם תחבורה. היית סגן שר התחבורה. הייתי בוועדה לפניות הציבור והיו פניות ציבור רבות. בחרתי במשרד התחבורה בגלל הקשר שלי לנושא. בוודאי שאני גם מייצג ציבור שמשתמש בתחבורה הציבורית הרבה יותר מהאחוזים שלו באוכלוסייה. הוא אחד ממקבלי השירות הגדולים שיש בתחבורה הציבורית ולא סתם משתמש אלא הוא גם שבוי. אני דורש את כבודה של הכנסת. גם כשהייתי סגן שר במשרד התחבורה, ואני מאוד מעריך את העובדים, השתדלתי לתת לכנסת תשובות מלאות. גם כשקיבלתי תשובות מהפקידות המקצועית על שאילתות ששאלו חברי הכנסת, לא הסתפקתי בזה אלא חזרתי ואמרתי שאני לא מסוגל למרוח ולא מסוגל לתת תשובות כלליות. אמרתי שחבר כנסת טרח ושאל שאלות, ואני רוצה לתת תשובה. תשובה האומרת אנחנו עושים, פועלים, נעשה לא.

מתי כל זה קרה? עד לפני כשנה עת שימשתי כסגן שרת התחבורה. אם כן, יש לך ידע טרי. בחלק מהדברים. אגב, בסקר הזה שהם שואלים עכשיו, אחת השאלות היא באיזה תדירות אתה נוסע בתחבורה הציבורית. נכון שזאת שאלה שתשפיע את מי לתעדף? את הקבוע או את המזדמן? אם שואלים שאלה כזאת, לא יודעים מי מזדמן ומי קבוע? אין מידע עדכני? שאלה על תדירות נסיעה, מתעדפים נוסעים קבועים ותכף נשמע כמה נוסעים קבועים יש וכמה מזדמנים. אני מחכה למספר הזה. זאת נקודה מרכזית שהעלית כאן גם בנושא הרפורמה. בסופו של דבר אנחנו רוצים להביא את האנשים לתחבורה הציבורית. את מי אנחנו רוצים להביא לתחבורה הציבורית? את האנשים האלה שלא משתמשים היום, שיש להם אלטרנטיבה ברכב שלהם ואותם אנחנו מרחיקים מהרפורמה לפי מדיניות התעריפים שקיימת עכשיו. זה לא קשור לנעה אלא למשרד, ללשכה של השרה. אני אגלה סוד לוועדה.

הוועדה יוזמת דיון ומבקשת לשמוע ממשרד ממשלתי ולא מקבלת את המידע הזה. לא רק זה אלא המשרד לא שלח את הפקידים. באנו בזמן הפגרה. אתה יזמת את הדיון, באת מרחוק,

ולא זו אף זו אלא גם לא שולחים פקיד מקצועי. שלחו את עוזר השרה שלא מחויב לענות על השאלות שנשאל. שאלנו שאלות ספציפיות. הפקידים לא יכולים להטעות

הערות מהציבור שהגיעו בתקופה הזאת, אתם כותבים ששיניתם ואם זה כך, בואו נשמע על כך. אני מדבר על כבודה של הכנסת. אני לא חושב שיש תקדים שוועדה בכנסת מבקשת מידע

את גילית את האמת. בשקלים לא עשו לך הנחה אבל באחוזים עשו לך.

שהן מעלות מחיר ואז אומרות שעשו הנחה בגובה של 50 אחוזים. זה בדיוק מה שעשו במקרה הזה. העלו את המחיר ואז עשו הנחה כאשר בפועל האוכלוסיות המיוחדות משלמות יותר. פעם קודמת שקיימתי דיון כזה ולא קיבלתי תשובות - - - היית עצבני,

גם עכשיו אני

ישתנה?

אני רק רוצה לומר שגם אם היה יותר זמן, אבל בזמן הזה היו מאות הערות למאות סעיפים ורק אחד על אילת התקבל בקטן.

גם מה שהתקבל, לא התייחסו

אנשי המקצוע הם אותם אנשי מקצוע מצוינים. ועדה מבקשת ולא מקבלת אלא מסתירים ממנה,

לגבי כביש 6 אומרים שיש מידע עסקי, חברות

אנחנו לא נלך לציבור ונגיד לו שזה יותר זול

אין תסריט כזה ולכן אני מבקשת לשקול לעצור את הדבר הזה ולקיים כאן דיונים ענייניים כדי שנוכל לחזור לציבור. ביקשנו אבל לא ספרו אותנו. כבר חודשים אנחנו מבקשים

ולמה לא תתנו תוקף גם אחר כך למה שנרכש? כי הם יכולים ליהנות בדיוק מאותה הנחה - - - אבל למה את מחליטה עבורם? זה מוצר יותר טוב. באיזו זכות את מיישמת במאי רפורמה שאמורה להיכנס לתוקף באוגוסט?

בוודאי. זה נמצא בתוך צו הפיקוח, הפסקת המכירה של הכרטיסיות. מאוד

זה בצו הפיקוח. אני שואל את משרד המשפטים. אתם קיבלתם תלונות על כך? לא קיבלנו פניות. לא קיבלנו פניות בכלל אבל אני כן רוצה להגיד גם בנוגע למשך

השאלה היא למשרד המשפטים והיא איך מאפשרים במאות הסתייגויות ואחת שהיא לגבי אילת,

קיבלו התייחסות עניינית אלא שלילה גורפת.

אי אפשר לעבוד על הציבור. הציבור בסוף משלם יותר כסף.

לדעתי הוא לגמרי פופוליסטי. אני לא בכלל לא בטוחה שמותר למשרד לעשות את זה ועל כך אני מוחה.

לקבל תשובות.

בגליל וגם בנגב, בצפון ובדרום, הכול עולה לנו יותר.

הכשרת קרקע עולה לנו יותר,

אבל לזמן מוגבל.

בשפות אבל הוא לא מונגש לציבור.

תוודא שההחלטות שלה מבוצעות הלכה למעשה. כל מי שנדרש ומתבקש להביא נתונים לוועדה, צריך לעשות זאת מתוקף החוק.

בתחילה הם באו לכאן ואמרו שהם לא יודעים ואין להם נתונים אבל עוד לא הגענו הביתה אחרי סיום הדיון, התפרסמה הרפורמה. אז גם לשקר במצח נחושה לחברי הכנסת ולציבור בוועדה? אין להם בעיה עם זה שהדיון מוקלט. זאת רפורמה שאין בה כל היגיון. מנסים לתפוס קו

אתה רוצה להקים קהילה של ש"ס בברלין?

ישראלים. אני לא רוצה לומר לך שאני מיואש.

אתם יודעים שיש רחוב עזה ברלין, זה לא על שם העיר ברלין אלא על שם הרב ברלין. ידידי המכובד, אני רוצה

אל תהרוס ואל תחת.

הדבר הזה, אסור לעבור לסדר היום. אנחנו כאן כדי לייצג את הציבור. תפסיקו להכות בו שוב ושוב.

אם רוצים לייקר, צריך גם לסבסד.

מבקשים מהם להיות חלק מהחברה, מבקשים מהם לתרום ואנחנו יודעים שהם נמצאים ברבעון התחתון של כל האשכולות, בעוני

תאמיני לי.

באתי להגיד לך כל הכבוד. אנחנו אתך ומאבקך הוא מאבקם של כולנו, של הפריפריה, של כלל האוכלוסיות,

קח את כל הזמן. ועדת הכלכלה מתייחסת לממשלה ברצינות. איך יודעים את זה? ועדת הכלכלה היא שיאנית החקיקה בכנסת, שיאנית הדיונים בכנסת, שיאנית החוקים בחוק ההסדרים, שיאנית הרפורמות הכלכליות שעברו ושיאנית הדיונים גם במושב וגם בפגרה.

הבאנו את הרפורמה ברכבים אוטונומיים, דברים שמעולם לא ידעו לעשות

כאשר בדה מרקר פורסמו היום כל מיני חוקים בחקלאות שלא תואמו, לא דוברו ולא נדונו ובאים להכות בחקלאים.

זה לא יקרה. זה נעשה רק בשביל הקמפיין.

זאת תפיסת עולם קפיטליסטית. זה לא יקרה.

יש ציוניות דתית. כולם. אין סיעה שזה לא כואב לה ועדיין עושים את זה. אלה ששלמות הממשלה בגרונם, מכניסים כל יום אצבע בעין לחמש סיעות בית בקואליציה בנושא

קנו כמה אלפי ערכות, לכו למרכזי הגיל הרך,

בעוונותינו יש בשנה שלושה עד ארבעה תינוקות שנפטרים עקב שכחת ילדים במכונית. בואו נציל ילד או שניים עם הסברה.

משרד של 50 מיליארד שקלים לא מצא 5 מיליון שקלים לבקשת ועדת הכלכלה. לא נמצאו הכספים

אז התחילה פרשיית רפורמת דרך שווה. זה התחיל מערנות של חברי הכנסת שאמרו לי: תשמע, מיכאל, עושים רפורמה ואף אחד לא יודע וזה פוגע.

אני זוכר את השאלה שלי שהייתה מי מרוויח ומי

בסדר, אבל אתה מייקר להם ב-300 אחוזים?

זאת לא רשעות? העניים ביותר,

בתחבורה הציבורית צריכים לשלם 300 אחוזים יותר? זאת הרפורמה?

אז אני נאלץ לקבל החלטות. יש לי כאן דיון אחד קצר שנעשה אותו מפאת כבודם של מי שהגיע אליו והחל משבוע הבא, בעצם מיידית, כל דיוני ועדת הכלכלה מוטלים לצמיתות ולא יהיו דיונים לא בוועדה ולא בוועדות המשנה. הכול מבוטל.

אני מתכוון לא להצביע עם הקואליציה למעט הצבעות אי אמון בממשלה. אולי בהמשך גם את זה לא אבל כרגע הצבעות אי המון בממשלה אני אצביע בעד כדי שלא יהיה פתחון פה להפוך את זה לפוליטי. זה לא פוליטי. אלה רק אוכלוסיות מוחלשות. אל תפגעו בחקלאים בגבול הצפון ואל תפגעו בעניים בתחבורה הציבורית ותקבלו אותי שותף. לא משנה איך התנהגתם לוועדה, מחלנו על כבודנו, אבל תביאו תוצאה.

לא אצביע במליאה. בשלב ראשון. אולי יום אחד אני אצביע גם נגד חוקים מסוימים. בשלב ראשון לא אצביע במליאה. זה לא אפקטיבי כי המשותפת תיתן להם גב. כרגע בשלב הזה אני מגיע רק להצבעות אי אמון בממשלה. אם יש מנהיגות בישראל, ראש ממשלה, ראש ממשלה חליפי וראשי קואליציה שידעו לפתור את זה תוך יום-יומיים ונתקן 80-70 אחוזים מהרפורמה אפשר או לתקן אותה ולמנוע את הפגיעה בערך הצבור ועוד דברים. 80-70 אחוזים, אני אקבל תיקונים או לדחות אותה לחוק ההסדרים ולבצע אותה כראוי איתנו בהסכמה. זה לגבי התחבורה. בחקלאות לעצור כל מהלך חד צדדי כולל התקנה בחינוך עד להסכמות עם החקלאים. אלה שתי הדרישות שלי. לצערי אני מקבל החלטה קשה כזאת וכל מה שכואב לי אלה הם העניים. מחלנו על כבודנו, מחלנו על התנהלות, יגידו שזה פוליטי, יגידו רדיפה אישית, יקשקשו בזנב, בסוף הנסיעה באופקים, בבית שאן, בטבריה, במצפה רמון, בערד, בקריית שמונה, בשדרות עלתה 2.4 שקלים ועכשיו היא עולה 5.5 שקלים שהם מהווים התייקרות של 130 אחוזים בתחום של העניים. לא הדיור התייקר כך, לא הדלק ולא כלום ואתם רוצים להסתיר את זה מעיני הציבור? את גניבת הדעת הזאת? את המחטף? חשבתם שזה יעבור בשקט? לא במשמרת שלנו. תודה. אני נועל את הדיון.